בוקר טוב, חברים.

הנושא הראשון הוא שכר הצוותים הרפואיים שיצאו לבידוד

חשוב לי להגיד לחברי הכנסת תראו,

יהיה לנו ממש מעט זמן.

שאם הם מפסידים ימי עבודה כתוצאה מהבידוד אחרי היחשפות לנגיד הקורונה,

יביא לפיצוי מלא בלי לעשות תרגילים של הורדה מדמי מחלה וכיוצא בזה. הדיונים כאן

אני גם לא חושב, לפחות בהבנה שלנו, שהוועדה צריכה להיות המקום שבו יחסי עבודה

אותה ההתחייבות שאנחנו,

גם: תשאירו משהו לארגוני העובדים גם לדאוג ו- - - העובדים פונים אלינו. זה התפקיד של ועדת הכספים.

אתם קצת

נגיף הקורונה איננו מבדיל בין רופא בית חולים לרופא קהילה או לרופא משרד הבריאות.

אני לא יודע מי מפריע לי לדבר. זה אפי מלכין, המשנה לממונה על השכר. אני לא יודע מי מפריע לי לדבר. אני רוצה

צוותים רפואיים בבית חולים מקבלים 100%. אני אומר לך,

תפסיקו עם דקדוקי העניות. נכון. ראש הממשלה

אני אגיד לך למה. אני אגיד לך, אפי, כשאתה רוצה לוחמים - - - לגבי בתי החולים, אנחנו פועלים אל מול פקודות אחרות. אפי, תודה.